חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הפגרה של הכנסת. היום יום רביעי כ"ח בניסן התשפ"ג, 19 באפריל 2023. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הכנסת, אבקש להודיעכם, כי על פי סעיף 96(ה)(2) לתקנון הכנסת, עקב מינויו של דוד אמסלם לשר ביום ו' בניסן התשפ"ג,

במרץ 2023, הוא הודיע כי חבר הכנסת אופיר כץ יהיה יוזם במקומו של הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 60) (פטור ממס במכירת תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות), התשפ"ג 2023, שמספרה פ/1458/25.

יפה ונאה. חברי הכנסת, הנושא הבא על סדר-היום: החלטת הממשלה בדבר העברת שטח פעולה ממשרד האוצר למשרד לשיתוף פעולה אזורי והעברת סמכויות משר האוצר לשר לשיתוף פעולה אזורי. ימסור את ההודעה השר המקשר בין הממשלה לכנסת

בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש,

אני מתכבד להודיע כי הממשלה החליטה כדלקמן: 1. בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(ד) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר ממשרד האוצר למשרד לשיתוף פעולה אזורי את שטח הפעולה: רשות החברות הממשלתית. 2. בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר לשר לשיתוף פעולה אזורי את הסמכויות הנתונות לשר האוצר לפי החוקים הבאים: א. חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה 1975, לרבות הסמכות לפי סעיף 59א(א), כך שהשר לשיתוף פעולה אזורי יעמוד בראש ועדת שרים לענייני הפרטה במקומו של שר האוצר, וחבריה יהיו שר המשפטים ושר האוצר במקום שר הכלכלה והתעשייה, ב.

345ב לחוק החברות, התשנ"ט 1999,

סעיף 25 לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד 2004, בכל הנוגע לחברה בהפרטה או חברה ממשלתית או חברת-בת ממשלתית, לרבות חברה שהופרטה. בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת להעברת הסמכויות, גם את ההודעה השנייה אני אקריא? כן, כן. אדוני השר, הקרא גם את ההודעה השנייה, בבקשה. אני מתכבד להודיע כי הממשלה החליטה כדלקמן:

בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הממשלה, ועל פי הצעת ראש הממשלה,

רגע, על מה אתה מדבר?

אמרתי כבר, על ארבל, כן.

חשבתי שנעשה כבר. עשית שתי הודעות, בסדר. תודה לאדוני השר. ראשון הדוברים בדיון האישי שמתחיל כעת

בבקשה, שלוש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני מתקשה להגיב על ההצעה שעלתה פה, ולא קורה לי הרבה פעמים שאני מתקשה להגיב. אני מכבד את השר דודי אמסלם, אבל מרוב מינויים והעברת סמכויות והעברת תקציבים והעברת רשויות כל שני וחמישי, אני כבר לא יודע למה אנחנו כאן. פתיחה של עוד שורה לשרים ועוד שורה לשרים, שכובשים שטחים מכיסאות חברי הכנסת, לא יודע לאן נלך. אני מציע שנשמור את ההתייחסות שלנו לדברים האלה לימים אחרים. עד עכשיו, כל משימה שתוטל, בהנחה שיתאמצו מאוד לעשות לטובת מדינת ישראל בזמנים הקשים האלה, נחיה איתם. אבל אדוני היושב-ראש, אנחנו מסתובבים בימים האלה בין ימי זיכרון, בין יום השואה ליום הזיכרון, עם מועקה נוספת. צריך לומר ביושר, הימים האלה הם תמיד ימים שבהם רובצת עלינו מועקה כאזרחי המדינה הזאת, בין שני ימי הזיכרון הקשים האלה כל כך, אבל אי-אפשר להתעלם מזה שהשנה אנחנו נמצאים במועקה הרבה הרבה הרבה יותר כבדה. אני הולך במקומות האלה ואני פוגש אזרחים, אבל אני פוגש גם חברי קואליציה, שרים, חברי כנסת מהקואליציה, ואני שואל אותם: תגידו, למה?

למה היה צריך את זה? מה היה כל כך רע במדינה שהיינו צריכים את המהפכה, הפוגרום, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה. למה בקצב הזה? למה בדורסנות הזאת? למה במחיקת המוסדות האלה? תגידו, זה היה שווה? לא ראיתם את התמונה קודם? אמרנו לכם פה מעל הדוכן, 80 פעם אמרתי: לא נצליח לתקן את זה, גם לא בפשרה אחת, לא את המצב החברתי, לא את המצב הערכי, לא את המצב הכלכלי ובוודאי לא את המצב הביטחוני. אז למה? למה עשיתם לנו את זה? אתם הממשלה, לא כפרנו, אתם נבחרתם. למה? למה? הרסתם את המדינה, החוסן החברתי.

אני אומר עוד פעם ואני קורא גם עכשיו: אין מנצחים. ההפוגה הזאת היא לא ניצחון של האופוזיציה. אני אומר את זה מעומק הלב. ההפוגה הזאת היא אולי ניצחון של רוב מוחלט של העם, גם כאלה שהצביעו לממשלה הזאת. אומרים: אוקיי, אולי אנחנו צודקים, אולי צריך מהפכה כזאת, אבל אנחנו כן מבינים את המחירים החברתיים, הביטחוניים, הכלכליים, ולכן נעצור. ואנחנו לפני יום הזיכרון. אני קורא לך, אדוני ראש הממשלה, עם כל הדיונים האלה של כן לבוא לבתי העלמין או לא לבוא, נדבר על זה, אבל בשלב הזה כן תודיע שזה נעצר, לא מוכן לקריאה שלישית או רביעית או חמישית. זה פשוט נעצר. נחזור לנשום כחברה, נעביר את יום הזיכרון ויום העצמאות, ונמשיך להתווכח כמו שצריך בפרלמנט. תודה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת שטרן. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת משה גפני, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב כהן, רגע, סליחה, סליחה, אתם התחלפתם, נכון? הוא היה שני.

לא, יגיע. מירב, זה מייד מגיע. חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. איך זה יכול להיות?

חברת הכנסת בן ארי, חברת הכנסת בן ארי. סגורות? ויתרת לו, לא?

אני התחלפתי איתו בין מקום ראשון לשלישי. ההחלפה הייתה בין 1 ל-3. בין 1 ל-3. כנראה שעל נושא אחר היית ב-3. חבר הכנסת אבי מעוז, שלוש דקות לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אתמול בעצרת הנעילה של יום הזיכרון לשואה ולגבורה אמרה נשיאת העליון חיות, בין השאר בהקשר של לימוד שצריך ללמוד ממאורעות השואה, שעלינו לעמוד על זכויות הפרט.

הרמיזה כאילו היא וחבריה מיישמים את לקחי השואה במאבקם כנגד תיקון מערכת המשפט וכנגד רצונה של הקואליציה להשיב את האיזון בין רשויות השלטון בישראל למקומו הראוי לו, היא בוטה ומטלטלת. זוהי זילות של השואה ואפילו הכחשתה במובן מסוים, כי אם מגמדים את השואה ומשמעותה לענייני דיומא, אז אין להתפלא אם בעיני הדור הצעיר היא כבר לא תיחשב כדבר כל כך ייחודי ומזעזע. אבל מעבר לכך, יצירת הקשר בין ימי שואה לבין זכויות הפרט היא במקרה הטוב עלבון לאינטליגנציה. האם זו הייתה הבעיה בשלטון הנאצי וביישום הרצחני של האידיאולוגיה האנטישמית שלו? האם חוקי נירנברג, פרעות ליל הבדולח, הקמת הגטאות והשמדת מיליוני היהודים במחנות היו בסך הכול בעיה של זכויות הפרט? הרי את הנאצים הארורים לא עניין פרט זה או אחר, הם כינסו לעיסה אחת של סבל וייסורים את המשכיל ממערב אירופה ואת החרדים ממזרחה, את הציונים, את המתבוללים, את האשכנזים מצרפת ומפולין ואת הספרדים מיוון ומתוניס. הרי הצורר, יימח שמו, העמיד את עצמו ואת העם היהודי, מייצג האמונה והמוסר, כשני צדדים של מאבק על העולם ועל האנושות. מדינת ישראל לא קמה כדי לפתור את בעיית זכויות הפרט של היהודים, ובטח לא את אלה של מיעוטים כאלה או אחרים, בדיוק כפי שהיא לא קמה כדי להיות בסך הכול הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. מדינת ישראל קמה כמדינה יהודית, כדי שעם ישראל יוכל לממש בדיוק את מה שהצורר כל כך חשש ממנו, לגאול את עצמו ואת האנושות כולה ולהביא את אור המוסר והאמונה לעולם. לכן הלקח מהשואה הוא לא לחלל את זכרה כחלק ממאבק על שלטון האליטות ומניסיון לכפות אג'נדה פוסט-מודרנית על מדינת ישראל, אלא דווקא לחזק את זהותה היהודית של המדינה ולקדם אותה להיות מה שנועדה לו.

תודה לחבר הכנסת אבי מעוז. חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת ולדימיר בליאק,

חבר הכנסת משה רוט, אינו נוכח. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, אנחנו לקראת סיומו של חודש הרמדאן, (אומר בערבית: חודש הטוב והברכה.) הזהירו מפניו, הסיתו נגדו, ומי שהסית וגרם לאלימות זו המשטרה. איך אני יודע? בכל פעם שהמשטרה נכנסה למסגד אל-אקצא, הייתה אלימות. הייתי כמה פעמים במסגד אל-אקצא, בכל פעם היו שם 250,000 אנשים, נכנסו בסדר מופתי, יצאו בסדר מופתי, בלי אלימות, בכל פעם שהמשטרה לא הייתה. כאשר המשטרה הייתה ברוטלית ותוקפנית, האזור געש, רעש וסער והאלימות הייתה בשיא. האלימות הזאת במסגד אל-אקצא הביאה לירי טילים. המראה הזה של, סליחה, רגע.

יכול להיות שאתה שומע משהו בקול או שזה לא אתה? חבר הכנסת עטאונה, אולי אצלך? מי ששומע סרטונים בקול, זה מפריע. בבקשה, חבר הכנסת טיבי. או שיגיד איזה סרטונים. לכן צריך להסיק מסקנות מהדבר הפשוט הזה: אנשים רוצים לבוא להתפלל, במיוחד בחודש הזה. זו חוויה.

בשפה הערבית, להלן תרגומם: המראה של 250,000 המתפללים, המחזה הזה, בצילום מהאוויר, או כשאתה נוכח,

יש כוח.) אפשר להבין מה הוא אומר? (אולי אין תמונה שיש בה עוצמה במדינה הזו לעם שלנו מלבד התמונה הזו של 250,000 המתפללים במסגד אל-אקצא.) אז שיתרגם משפט-משפט. אדוני היו"ר, אנחנו יהודים, (משהו שיש בו פאר,

יש בו פאר, יש בו כוח, יש בו

על התקופה שהיו מטחים לא פשוטים, כשגם ככה ההורים מוטרדים, וגם ככה יש ביקורת, ואנשים בשדרות ובסביבה, אני נועל את הרשימה.

שגם יתפכחו מעבר ויחשבו אחרת, כמוני. עם זאת, יש לי בקשה: אי-אפשר להמשיך ולהטיח האשמות כלפי אזרחים ותושבים.

ויבחרו,

וכתושבת שדרות,

הם יותר מקצועיים, ואגב נבחרת הדירקטורים, היו לי השגות על חלק מהדברים שקורים בתוך הנבחרת, בטח על ייצוג הולם. גם עשיתי עבודה והייתי בוועדה הציבורית, כשיצאתי מהכנסת, בוועדה הציבורית שבאה

אמסלם. אני חושבת שזה בסדר

והדבר המתוקן לעשות זה שכל יחידה וכל סמכות יהיו במקומן. תודה, אדוני היושב-ראש.

זה נמצא על סדר-היום. אין פה ספק, נקודות הזכות יעזרו. אבל מה עם משבר הדיור, אדוני? התחייבתם לפתור אותו, נכון?

בבקשה. טוב, אני רוצה לספר לכם משהו. זה יישמע לכם כמו צ'יזבט, אמיתי לגמרי, לא נגעתי.

בפנים גלויות, הורסת לארבעת הילדים המשותפים שלהם את החיים ואת השם הטוב ומספרת על המעשים,

שתוארו בכתב האישום. אני פרסמתי מנגד שאין לי ספק שהיא יצאה לתקשורת כי היא יודעת שאני הובלתי לזיכוי

שרן השכל,

גברתי, ממרום ניסיונך הלא-קיים, שבישראל מותר לשאול ילד? נראה לכם שבית משפט יכול להתיר לסנגור לשאול ילד: האם אתה רצית פגיעה מינית בך או רצית מפגש מיני? זה סיפורים באספמיא, תודה, תודה רבה.

תקציב מיגון הצפון, שאנחנו תקצבנו אותו ב-5 מיליארד שקלים לעשר שנים, כלומר 500 מיליון שקל בשנה, זה מה שהיה אמור להיות מתוקצב ב-2023,

ממש תקופה אחרי שפתאום נורים טילים על הצפון, לא צריך תקציב למיגון צפון, קיצוץ ב-80%. איזה תקציב כן גדל בתקציב

כבר מונית והושבעת לשר.

עכשיו שיש לי את הקשב שלך,

אני רוצה להגיד לך שנראה לי שאחרי חודשים שישבת פה כועס הצליחו לקנות אותך קצת,

כעסת, כעסת. על מה כעסתי? תקשיב, אנחנו כבר מכירים ממתי, מ-2015?

ואז באו, ומה זה כעסת,

התחלת לדבר על האמסלמים,

תודה, תודה רבה.

רק משפט סיום. משפט סיום. עמדת פה ודיברת עלינו, ובסוף קנו אותך לא ברולקס, לא במרצדס, במה, אתם יודעים?

שבמשך שנים ארוכות הודר ולא קיבל את המקום הראוי לו סביב השולחנות שבהם נקבעת מדיניות החברות הממשלתיות השונות. אני בטוח שעם הפקדת

זו לא פעם ראשונה שמביאים לנו גם פיצולי משרדים וגם העברת סמכויות ממשרד למשרד, אבל לפי דעתי מה שחסר זה מישהו שייקח אחריות על הגורל וגם על העתיד של האנשים. אני רוצה לדבר על 120,000 130,000 נפשות בנגב שחיים בכפרים הלא-מוכרים,

ומה החידוש בממשלה

רשות. אני רוצה להזכיר לכולם שעד 2001 הייתה רשות לחינוך הבדואים בנגב, והרשות הזו

תראו, אני רוצה ברשותכם לנצל את הבמה הזאת בשביל לדבר איתכם על מקרה מדאיג של רדיפה פוליטית. יש לנו פה מקרה

יש לנו שר תמים ונקי כפיים, השר אמסלם, שלא

ג'ובים, ואז בצלאל סמוטריץ' התעצבן על הג'ובים שתפרתם, ועכשיו הוא עוד פעם מעביר לכם את זה, רק הפעם כשר האוצר? האמת, במקרה הזה, אנחנו התעקשנו שזה יגיע

גם עכשיו, סמוך לימים הלאומיים, הממשלה עוסקת בחוק שמקדם את ההשתמטות והאפליה, ועוד סמוך לימי הזיכרון לחללי צה"ל. במקום לעשות חשבון נפש ולתהות לגבי מחאתן וכעסן של המשפחות השכולות, שהקריבו את היקר להן

חוות הדעת של הייעוץ המשפטי כללה הסתייגות של הייעוץ המשפטי של משרד האוצר ולא טרחתם להכניס אותה להחלטת הממשלה? תציגו את זה לחברי

רגע, שנייה.

בבקשה, שלוש דקות לרשותך. כנסת

היושב-ראש,

להקפיא. להקפיא. אה, ההורדה זה הריבית על המשכנתאות.

פספסתי גם את התוכנית הגדולה להורדת מחירי החשמל. את תשלומי המשכנתה הם הביאו, פספסתי את התוכנית שבאה ועוזרת לנגיד בנק ישראל להקפיא

יכולת לעשות את זה באופן שונה. ואתה תראה שרק, אז אני אומר לך שהעסק עבד נפלא. חוץ מאותם אנשים שחיפשו לעשות פרובוקציות,

שלוש דקות לרשותך, אדוני. תודה רבה.

לפני שבועיים חבורה של חוליגנים זרקה אבן וניפצה את חלון ביתו של שובל חכמון וניסתה לתלוש את דגל הגאווה שתלה על המרפסת שלו. הם איימו עליו וקיללו

משרד, זה משרדון קטנטנצ'יק, עם מעט מאוד עובדים, שאין קשר ענייני כלשהו בינו לבין רשות החברות הממשלתיות.

לא רק שלא מטפלים בזה,

והמשק הולך לכיוון של מיתון,

שאמרה סוכנות מודי'ס: זה בכלל סריטה קטנה בכנף. אולי גם 10 מיליארד שקלים ירידה בהכנסות המדינה ממיסים זו סריטה קטנה בכנף?

אז אני רוצה לדבר,

היה לי חשוב שאלמוג יהיה כאן, אני רוצה לדבר שנייה על השר לביטחון פנים,

השר לביטחון לאומי. ביטחון לאומי,

הוא פרסם סרטון שבו רואים איך הוא תופס מחבל שזרק בקבוק קולה. אבן, הוא אמר.

אין לתאר, באמת אין לתאר.

תן לי.

חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, בבקשה. נשיא בית המשפט העליון לשעבר

היא גם ממשלת פירוק העם, החליטה שמאוד מאוד דחוף להעביר את רשות החברות ממשרד האוצר, ששם זה המקום הטבעי לה, למשרד לשיתוף פעולה אזורי.

אני מעריכה שלא, אז אנחנו לא נתעכב על זה. אבל אני אסביר לכם מה עומד מאחורי הדבר הזה.

אני רוצה, ראשית, לתבוע את עלבונה של הממשלה שלנו. הממשלה מועלת בסדר-היום שאותו הציג ראש

שנים נבנו באופן הראוי, מפורקים ומוזזים באופן שאפשר להשוות רק לדרך שבה

disaster אחד גדול, זה מה שקורה כרגע. הרעיון המגוחך הזה, לקחת את רשות החברות ולהעביר אותה לאיזה משרד שכוח אל שכבודו במקומו

לשר האוצר, שהעז בשלב הראשון להתנגד לתהליך הזה ולהוצאה של החברות הממשלתיות.

הגב אליי, היי.

השר אמסלם, טוב, אני אזכיר בלי שאני אקבל את הקשב ממנו. רציתי לקרוא לזה "נאום הבושה", ודווקא אם כן תקשיב, תראה לאיזו בושה אני מתכוונת,

ששש. זה קצת מפריע. שומעים את זה כאן יותר. חברת הכנסת בראשי. בבקשה, תמשיכי. תוסיף לי אחר כך

אז אמסלם מקבל פרס והולך להיות שר במקום שבו הסמכויות רבות ומגוונות, ממניעים פוליטיים שלא קשורים לשום דבר, לממלכתיות, להבנת חשיבות האחדות, להבנה שלקראת יום הזיכרון

הלו, אתה יוצר שנאה.

ואתה בא לפה להטיף לנו מוסר? הגעתי לכאן מנקודה, בושה וחרפה. אתה מדבר על

זה מה שעשית. אל תתייחס אליו, אדוני השר. הוא לא מגיע לקרסוליים שלך.

לקרסוליים שלך.

אנחנו צריכים להתייחס. אל תתייחס אליו, אדוני השר. בסדר. אני רוצה להגיד לך, גב' אורנה ברביבאי, חברת הכנסת ברביבאי, אני אגיד לך, השר,

רק שנייה, זה מפריע לי, דקה. אני

אתה מספר לי? אל תדבר כמו כלכלן, כי אתה לא. אני במקצועי, אז בוא אני אספר לך, אני כלכלן עוד מלפני שאתה ראית אוניברסיטה. כשהיית בתיכון והיית בחוץ לארץ, לא היית בארץ,

עזוב. אתה סתם עסקן, ואתה מה?

הרי אם אתה פותח את הפה, הבוס שלך מעיף אותך. אתה 80 שנה בליכוד, 80 שנה מקדם ג'ובים על חשבון הציבור. אני לפחות

האוצר נוסף לשר האוצר,

בוודאי,

במשרד הביטחון נוסף לשר הביטחון, ואין בעיה, היה לכם שר החוץ וראש ממשלה חליפי שהחזיק שני משרדים, 20 ומשהו עוזרים.

אתה מקבל את זה? עם

לכן אני אומר, לא, מה הקשר? לכן אני אומר, מה הקשר? זה השאלה הפרסונלית,

היא לא קשורה, לא. מה הקשר בין רשות החברות, למשרד לשיתוף פעולה אזורי? אבל אני מסביר.

שיש בעיה עמוקה. אז היום נחשפו כל המסכות. אמסלם, כל האליטה היא כזאת,

אין לנו עניין לדבר, יש לנו עניין לעשות. לא רוצים לדבר. גם לנו.

48 בעד, 36 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהחלטת הממשלה בדבר העברת סמכויות לשר לשיתוף פעולה אזורי ממשרד האוצר התקבלה.

ולשרת

על פי

הרב, ככה שאני חושב שזה

אז אני מבקש לדבר.

בבקשה, שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה,

קשה בכלל להחליט מאיפה להתחיל להתייחס לשטויות שדיבר עכשיו

אני אגיד לכם את זה בצורה הכי פשוטה:

שבזמנו דרש להעביר את רשות החברות למשרד הדיגיטל שהוא עמד בראשותו ועכשיו דורש את אותו דבר למשרד לשיתוף פעולה

ישנה הנחת יסוד בקרב מובילי המחאות כאילו האליטה

וכל השאר, חרדים, דתיים, ימנים, מזרחים, הם סוג של אורחים שאפשרו להם לחיות כאן. לאורחים אין כמובן שום זכות להשפיע על ענייני

זו שאפשרה את הקמת המדינה, נבעה ממאבק בן ארבע שנים, בעיקר של האצ"ל והלח"י, כנגד שלטון המנדט, שסגר את שערי הארץ בפני פליטי

מספר הרוצחים כמעט הוכפל בהשוואה לאותה תקופה בשנת 2022. המספרים מעידים על כך שכל הקווים האדומים כבר נחצו. הייתה תקווה שתהיה בלימה כתוצאה של עבודה נחושה ויעילה יותר של

(אומר בערבית: אנחנו אומרים לכולם חג שמח, ואנחנו מקווים, בעזרת השם, שהמשך השנה הזו יהיה טוב יותר לחברה הערבית.

חג

תודה רבה. חבר הכנסת

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אף היא אינה נוכחת. חבר הכנסת גלעד קריב,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

ויחד אמרנו מילה: וואו, זה פשוט מדהים,

בלי "אני,

בלי פולחן אישיות,

וכך צריך להיות במדינה שחוגגת את יום העצמאות. מה אני

אני נולדתי וגדלתי בברית המועצות, ושם בטלוויזיה הממלכתית לא היו תוכניות בשידור חי מסיבה אחת פשוטה: שלא תהיה התפרצות של מישהו שיגיד משהו נגד השלטון. לצערי זה חוזר גם היום במדינה הזאת, שאסור להגיד שאתה נגד המלחמה, כי אז אתה תיכנס לכלא. עכשיו,

כבר חודש וחצי שש פעמים במכתבים רשמיים לשר

ולא נענה,

וסופה לחסל את כולנו אם לא נטפל בה ומייד. תודה רבה. חבר הכנסת עודד פורר,

בציבור הישראלי, החברה החרדית, אומרים: אנחנו לא רוצים לקחת חילק בשירות המדינה, שוב,

תודה רבה, נא לרדת.

הזאת על תנאי, מי שמשרת, הוא סרבן. זה הכול. חברת הכנסת גוטליב, אתם מבקשים לתת פטור גורף,

פרות קדושות? טייסים? אז מה קרה? יוראי, נא

בתוך קרון אחד בתנאים שהם לא תנאים, ובנסיעה של כמה ימים הביאו אותם למחנה אושוויץ-בירקנאו. התחלתי לחפש, כשחזרתי הביתה בלילה לא יכולתי להירדם עד

חירות,

יש לנו את ארץ ישראל, מדינת ישראל חופשית.

להימנע ממלחמת אחים, מוויכוחים,

שיהיה שלום

לוקחים לו את הפספורטים ואז ניגשים לקצין הביטחון שנמצא שם,

מתחילים להסתכל על הפספורטים, חוזרים אליו אחרי כמה דקות ואומרים

אטוס איתכם. תודה רבה.

חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. לאחר מכן יעלה השר המקשר, השר דוד אמסלם, לסכם את

הדרוש כדי להקשיב למצוקות של כלל האזרחים,

גם בעבודה בוועדות אתה גילית הקשבה גם לצרכים של האוכלוסייה הערבית,

עשית את זה בשקדנות, באינטליגנציה טבעית ואותנטית. כאשר תהיה שר הפנים ושר הבריאות יהיה ממשק רחב של העבודה שלנו,

דת, השר מיכאל מלכיאלי, בבקשה. אני רוצה לברך את ידידי השר משה ארבל לרגל היכנסו למשרד הפנים

ביטון נותן את ברכת הכוהנים.

הצבעה ראשונה, סעיף א': החלטת הממשלה, בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הממשלה ועל פי הצעת ראש הממשלה, לצרף את חבר הכנסת

בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, למנות את השר משה ארבל לתפקיד שר הבריאות במקום השר יואב בן צור, שמילא את התפקיד כממלא מקום, לפי סעיף

תודה רבה לשר משה ארבל. ראשון הדוברים, חבר הכנסת יאיר לפיד, ראש האופוזיציה, בבקשה. רשימת הדוברים נעולה, כמובן.

שושניו הם קוצים כעת / וליבו הקטן קפא כקרח. // ואם אי פעם תגיעו לכאן / תדעו שכאן הוא חרש צנח / וקול הנפילה מעולם לא נשמע / בגלל החול

המאוזן יש לנו לדבר, אבל למה לא לדבר בוועדה? בשביל זה יש ועדות בכנסת. היום אנחנו חודש אחרי, וכמו שאומרים אצלנו,

נהגה לומר "כלאם פאדי". נכון,

נאור שירי,

חבר הכסת משה שמעון רוט,

חברת הכנסת מירב כהן, מוותרת,

אינו נוכח, חבר הכנסת הרב משה גפני,

ובעיקר על ידי אויבינו. מי שעוקב רואה איך חסן נסראללה מגדיר אותנו ואיך חסן נסראללה מדבר עלינו בחולשתנו, והוא קורא לפגיעה רב-חזיתית של מדינות ערב נגדנו. אנחנו לא יכולים להיות האויבים הכי גדולים של עצמנו בהגדרה שלנו כעם,

אני לא מוכנה לקבל שחברי

אנחנו נגדיר את עצמנו כעם חזק, כעם מאוחד, כעם מלוכד.

ואלה המילים שצריכות לצאת מפיו של כל אזרח מדינת ישראל, המדינה

לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.

בקריאה הראשונה, והיא תעבור לוועדת הפנים והגנת הסביבה להכנתה לקריאה השנייה והשלישית. נעבור לנושא הבא

לא עיכבנו את זה. את החוק הראשון הביאו מאוחר, זה חוק ממשלתי, וברגע שהביאו את זה אנחנו ביקשנו שנקודות הזיכוי יהיו לא עד גיל 12 אלא עד גיל 18. בסוף הממשלה הביאה את זה, אבל הביאה את

דיבור. אני אקריא את השמות, ואתם תודיעו לי לפי הרשימה.

חבר הכנסת יאיר לפיד, אדוני היושב-ראש, אני שכחתי להודות לאופוזיציה שהם משכו את כל ההסתייגויות ואפשר להצביע מייד. אבל אני צריך להקריא את הרשימה של מגישי ההסתייגויות. אם הם

לא, אתם דיברתם.

אני אעלה לדבר. היו חברי אופוזיציה, פינדרוס, היו פה חברי אופוזיציה שעלו ואמרו: למה כינסתם את הכנסת?

את זה הם לא

כנרת, ניני ובני המשפחה, תעצומות הנפש שיש בכם הן באמת יוצאות דופן. אני מעריץ אתכם על הכוחות האדירים. אני מקווה שתדעו להתאושש מהכאב הגדול

הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה) (תיקון),

18 בעד, ח"י, אין מתנגדים, אין